אנחנו פותחים את מה שמסתמן כדיון האחרון של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בדברי ימיה של הכנסת העשרים-ושלוש,

דברי סיכום ייאמרו בסוף. אבל בלי לדעת שזה יהיה הדיון הזה, בחרנו